היום יום שלישי, כ"ד בטבת התשפ"ב, 28 בדצמבר 2021. אנחנו ממשיכים בהעברות התקציביות. אני רוצה לומר לחברי הוועדה שהיות ואנחנו נמצאים שלושה ימים לפני סגירת המערכת, אתמול בלילה ישבתי וניסיתי לבחור את ההעברות שהן באמת קריטיות ודורשות הרבה מאוד עבודה בתוך המשרדים ברגע שמתקבל אישור בוועדת הכספים. לכן יש כאן 11-10 פניות שאני מבקש מכם שנעביר אותן היום. מתי הן הונחו? חלקן הונחו ביום ראשון. זה אומר אנחנו לא עומדים בתקנון.

זה לא תקנון אלא נוהל.

יש עוד פנייה אחת שהונחה אתמול אבל היא נוגעת לשכבות החלשות, לסיוע בשכר דירה במשרד השיכון. לכן אני מבקש להעלות את הבקשות האלה היום, לדון בהן לעומק ולעניין ולאשר. אתה מבקש או שאתה קובע לנו? אתה לא מבקש.

אם זאת בקשה, היא לא התקבלה. ינון, אני מבקש להשלים את הדברים. אני מבקש להעלות אותן היום מתוקף העובדה שאנחנו נמצאים יומיים לפני הסוף, מה גם שהיום לא יכולנו להתחיל את דיוני הוועדה בבוקר מאחר המליאה התארכה אתמול בלילה. לכן אני פונה אל חברי הוועדה ומבקש לדון בבקשות האלה. אדוני היושב ראש, אנחנו היינו קונסטרוקטיביים ואתה יודע את זה. ישבנו איתך. יש דברים בהם יש אפליה גדולה נגד ציבורים שונים במשרדים שונים ואנחנו רצינו להגיע להסכמה, גם חבר הכנסת ינון אזולאי וגם אני.

הייתה הבנה שאנחנו הולכים לאיזה פתרון מאוד לא משמעותי מבחינתנו אבל אז באמת הכול היה מתנהל כמו שמתנהל בוועדת כספים, שהיא בכל אופן ועדה בה מנסים להגיע להסכמות. משום מה הנושא הזה ירד ולא בגללנו אלא בגללכם, אני לא יודע את מי להאשים ואני גם לא מאשים. אני באופוזיציה ואנחנו מקבלים את העניין הזה. אבל אתה לא יכול לעשות דברים שהם בניגוד לנוהל. אני חושב שזה לא בסדר. בשעתו כאשר היו מגיעות פניות כאלה כמו שאתה אומר לגבי שיכון, זה היה יכול להיות גם בינואר. עד אמצע ינואר העברתי. אם רוצים, אם יש רצון טוב ולא רוצים לפגוע בנהלי הוועדה ולא לפגוע בחברי הוועדה, בכל אופן לפי הנהלים האלה צריך יומיים כדי להבין על מה אנחנו מדברים. אני לא חושב שאתה עושה נכון בעניין הזה. אני לא יכול למנוע את זה ממך, אין לי יכולת חוקית למנוע אבל זה דבר שאסור שיקרה. אתה יודע, אנחנו נמצאים בבניין עגול. אם נתחיל עכשיו באופן כזה שאנחנו פוגעים בנהלים שמתקיימים כאן, מחר זה יכול לפגוע בעוד דברים אחרים. אני רוצה להתייחס ולהצטרף לדבריו של חבר הכנסת הרב גפני. אני לא חושב שיש מאמץ להגיע אתנו לפתרון בעניין. זה לא בסדר שמביאים את זה כך. אני אומר שלזכותך זה לא בדיוק במגרש שלך להביא את הפניות בתאריכים כאלה. קודם כל צריך לפנות לאוצר על השנים שהוא מביא את הפניות ברגע האחרון. חשבתי שאתה כחלק מממשל השינוי כפי שאתם קוראים לה, הייתם עושים שינוי ולומר להם שהעברות שלא מגיעות בזמן לא יעלו כאן. זה ממשיך ואנחנו רואים את זה בצווים ובפניות וזה רק הולך ונעשה יותר גרוע. ביקשנו דבר פשוט, את העברת שיתופית והם משחקים אתנו ואומרים שצריך למרקר, צריך להשחיר וכל מיני סיבות. זאת התנהלות האוצר. עכשיו אתה יותר מודיע לנו מאשר מבקש מאתנו. אם אתה מודיע לנו ואתה אומר שאתה מודיע לנו ואתה ממשיך הלאה,

זאת התנהלות הוועדה שמודיעים וממשיכים הלאה ואז בסופו של דבר הוועדה

עד עכשיו עבדנו בשיתוף פעולה וכמעט ולא הייתה דורסנות.

אני חושב שכאשר נגיע לפנייה עליה אנחנו מדברים, עם ישראל ידע שאנחנו לא מדברים על הבנות, על כך שיהיה לנו כסף לפיצוחים ולדברים כאלה אלא אנחנו מדברים על כסף שהולך לעובדים ואתם בוועדה מצביעים על כך שמאות עובדים יפוטרו ב-1 בינואר. ב-1 בינואר עומדים לפטר מאות עובדים ואתם יודעים את זה ועל זה הזעקה שלנו. כשנגיע לפנייה, אנחנו נדבר על זה ונציף את זה אבל שתדעו שכאן אתם עובדים בדיוק על הדבר הזה. אנחנו באים לבקש ממך הבנות שהן לא עבורנו אלא עבור אותם עובדים שהולכים הביתה. כולם מגלים סולידריות כלפי מפעל שיש בו 15 עובדים או 20 עובדים, אבל כששולחים מאות עובדים הביתה- עובדים שבכל חודש מקבלים כמה מאות שקלים וזאת המשכורת שלהם אנחנו רואים את זה ואנחנו אומרים שזה לא נורא כי הם חרדים. אין משהו אחר. הם הולכים הביתה בגלל שהם חרדים ולא בגלל משהו אחר. נגיע לפנייה הזאת ובטח דבר עליה הרבה. פנייה מספר 74,

אין הצעות לסדר? אין. רפרנט רווחה, אגף תקציבים. הפנייה נועדה לתקצב סך של 19 מיליון ו-500 אלף שקלים עבור שימושים שיפורטו להלן בהתאם להחלטת הממשלה מספר 289 מיום 1 באוגוסט 2021 שעניינה יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך וכן בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2022-2021. מכיוון שבעת קבלת החלטת הממשלה ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1/180, התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן.

משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים לתכניות הייעודיות. תכנית 23-07-22, טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלות 6 מיליון שקלים. תקצוב סך של 6 מיליון שקלים עבור פעילות

למה אתם מביאים את זה כל כך מאוחר?

אני מבקש לסיים את תיאור הפנייה. בסדר. יש לי כמה שאלות. תכנית 23-10-38, טיפול חוץ ביתי, שירותים אישיים וקהילתיים 2 מיליון ו-500 אלף שקלים. תקצוב סך של 2 מיליון ו-500 אלף שקלים עבור סיוע לילדים לקויים למידה במסגרת התכנית הלאומית לילדים בסיכון. תכנית 23-10-39, שירותים קהילתיים, שירותים אישיים וחברתיים 5 מיליון ו-750 אלף שקלים. תקצוב סך של 5 מיליון ןו-750 אלף שקלים עבור תקצוב מרכזי הגנה וחירום לנפגעי תקיפה מינית. תכנית 23-11-75, טיפול קהילתי, תקון וסיוע לבתי משפט 5 מיליון ו-500 אלף שקלים. תקצוב סך של 5 מיליון ו-500 אלף שקלים עבור תקצוב מרכזים ליוצאים בשאלה וכן תקצוב סיירות חברתיות. חברי הכנסת, שאלות. אני שואל את משרד האוצר. היו כאן פניות לגבי משרד הרווחה. אנחנו גם כאופוזיציה לא הגשנו על זה התייעצות סיעתית ולא הגשנו רוויזיה אלא עזרנו למשרד, ואתה היית נוכח כשזה היה. היה כאן חשב משרד הרווחה. למה זה מגיע עכשיו? למה זה לא הגיע יחד עם הפניות האחרות? למה מביאים את זה ברגע האחרון וכל הזמן מונח על ראשינו זה שסוגרים את המחשבים ואי אפשר יהיה להעביר פניות? למה זה מגיע רק היום? מכיוון שמדובר בתקציבים שעניינם יישום הסכמים קואליציוניים וטרם הקצאת התקציב נדרשת חוות דעת משפטית, מכיוון שלא רצינו לעכב את התאמות הביצוע שהבאנו בפני הוועדה בשבוע שעבר, הפעלנו את הפניות על מנת שנוכל להעביר כמה שיותר מהר את הפנייה שנוגעת להתאמות הביצוע.

משהושלמו חוות הדעת המקצועיות המשפטיות, הגשנו ביום חמישי שעבר את הבקשה לשינוי תקציבי בענייני הסכמים קואליציוניים. זה שאתה עונה כך, זה בסדר וזה גם כתוב לנו בפנייה. אנחנו לא שואלים על מה שכתוב אלא אנחנו שואלים מעבר למה שכתוב. אנחנו שואלים מה קרה שהבאתם את זה השבוע ולא בשבוע שעבר. זה חוזר על עצמו בכל הפניות כאשר בשבועיים האחרונים אתם מעמיסים במקום להביא את זה לפני חודש-חודש וחצי. כמשרד הייתם צריכים להיות מאורגנים לכך כדי שאנחנו כוועדה ניתן לכם את המענה. זה שאתה אומר לנו שזה עדיין לא היה מוכן, זה בסדר. גם בזמן הגשת התקציב זה לא היה מוכן. עזוב. התשובה היא לא תשובה מה גם שקראנו אותה. היא לא תשובה ואנחנו לא מקבלים את התשובה הזאת. אני כן רוצה לשאול מאיזה סעיף זה מתוקצב, מאיפה זה נלקח. התקציבים נמצאים כבר בתוך סעיף 23 בתכנית רזרבה, בתקנה שעניינה עתודה להסכמים קואליציוניים והעברת תקציב התקנות הייעודיות כאמור מותנה בחוות דעת. תפרט לי בבקשה מאיזו תכנית אתם לוקחים את זה. הרי הכסף הזה מגי מאיזשהו מקום. ממה לקחתם אותו? מי נפגע? למרות שבטח תאמרו שלא נפגע.

מיועד לפני שניתנו חוות הדעת המשפטיות. כשאתה מדבר אתי על כספים קואליציוניים,

יש 6 מיליון שקלים במסגרת החלטת הממשלה 289 שמיועדים לפעילות משלבת לילדים בעלי מוגבלויות, למבחני תמיכה. זה כסף קואליציוני?

מי מביא את הכסף? מפלגת ימינה. כמה כסף יש לימינה? זה נראה בערך 3 מיליארד שקלים בהסכמים הקואליציוניים. אני רוצה שתיתן לנו קצת פירוט על תכנית 23-07-22. מה זה? מה הולכים לעשות עם האנשים עם המוגבלות. משרד הרווחה נמצא כאן.

אני כאן. אני הסגנית של חנן. אנחנו קודם כל שולחים תנחומים לחנן. אימא שלו נפטרה. אנחנו שולחים תנחומים בשם הוועדה כולה.

מצטרפים. תודה רבה. אני אמסור לו. הכספים בתכנית 07 מיועדים לפעילות פנאי לילדים עם מוגבלויות בתכניות פנאי שמשלבות ילדים עם ובלי מוגבלויות. כשאת מדברת אתי על ילדים עם מוגבלויות, באיזו רמה? ברמות תפקוד שונות שמאפשרות את ההשתלבות שלהם. זאת הפעילות שנמצאת מחוץ למסגרות שלהם אחר הצהריים?

זה כמו תנועות נוער שמשלבות ילדים עם מוגבלות וילדים בלי מוגבלות, ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ילדים עם מוגבלויות פיזיות שונות. 6 מיליון השקלים הולכים לתנועות נוער? לתנועות נוער שמשלבות ילדים בעלי מוגבלויות. כמה כסף יש בכל תוך התכנית הזאת? מה סך התקציב בתכנית? סך התקציב בתכנית מיד אני אתן לכם את התשובה, אבל התכנית הזאת כוללת לא רק את פעילויות הפנאי אלא התכנית האת כוללת עשרות מיליוני שקלים והיא כוללת את כל הפעילות של המשרד וכל השירותים.

אני שואל ספציפית על הפעילות הזאת שמתבצעת אחר הצהריים. אני בודקת. תכף אני אתן נתון. להערכתי זה כ-12 מיליון שקלים. אני מבקש לדעת איך נבחרות הערים. זה מה שנקרא כנפיים? גם כנפיים.

מדובר על מבחני תמיכה. זה כולל גם את כנפיים של קרמבו. זה פרוס בכל הארץ? למיטב ידיעתי, כן. הייתי מבקש לדעת האם זה פרוס בכל הארץ ובכמה מוקדים זה קיים. אם יש את זה גם בחברה הערבית וגם בערים החרדיות. אני אבדוק ואתן תשובה. בתכנית 23-17-75 ראיתי משהו מעניין. יש סיוע ליוצאים בשאלה. מי אמר שהוא צריך סיוע. אני אומר שהם צריכים סיוע. האם יש גם סיוע לחוזרים בתשובה? האם קיים דבר כזה? אני רוצה לשאול שאלת המשך. בכותרת כתוב תיקון וסיוע לבתי משפט.

לא לבתי משפט. אני מבין שמדובר בייעוץ משפטי.

אני אענה על זה. התכנית נקראת תקון סיוע לבתי משפט.

כך נקרא המינהל וכל התכניות שעוסקות בנוער ובצעירים שזקוקים לתמיכה. תקון וסיוע לבתי משפט, אוחדו שני מינהלים ולכן התכנית נקראת כך. איך זה קשור לתקצוב מרכזים ליוצאים בשאלה? אני מסבירה. את הכותרת הבנתי. אני עכשיו אסביר לגבי המרכזים. מדובר על מרכזי ייעוץ ומקלטי חירום לחוזרים בשאלה והמשרד מטפל באוכלוסייה הזאת כיוון שמדובר בצעירים שנמצאים במצבי סיכון וסכנה ובמצוקה מאוד מאוד קשה. זו הסיבה בגללה המשרד מטפל. למה זה קשור לסעיף של סיוע לבתי משפט? הסעיף הה נקרא כך, תקון וסיוע לבתי משפט, כי התכנית הזאת כוללת מגוון של שירותים, ביניהם גם שירותים לצעירים וגם סיוע לבתי משפט כי הוא כולל בתוכו את יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה. התכנית הזאת כוללת מגוון גדול של שירותים ולכן זאת הכותרת שלה וכך היא נקראת. האם אשפר לתקצב כך באופן לא שוויוני רק כאלה שיוצאים בשאלה ולא כאלה שבאים לכיוון השני? חוזרים בתשובה? יש לכם תכניות סיוע לחוזרים בתשובה? למשרד יש תכניות למגוון אוכלוסיות. המוקד של המשרד הוא בעצם הסיוע לצעיר שנמצא בסיכון ובמצוקה. מי אמר שהוא נמצא בסיכון? למה אתם קובעים שאדם שחזר בשאלה הוא בסיכון? הוא תחת איום? רוצים להרוג אותו? לא סיכון כזה. איזה סיכון? סיכון של מה? אם זה לא במקום הזה, גם צעיר שחזר בתשובה, מי אמר לך שהוא לא צריך סיוע? עכשיו תגידי שיש קהילה תומכת. תסבירי לי מה ההבדל. מי החליט שיוצאים בשאלה מתקצבים וחוזרים בתשובה לא מתקצבים? מי החליט על כך? זאת הוראה של השר או של המנכ"ל?

זה כסף קואליציוני? מה זה? לגבי היוצאים בשאלה, אנחנו ביקשנו. מפלגת העבודה, עמותת הלל. ביקשתם את זה בשביל עמותת הלל?

לפני שאתם מביאים את זה,

אתם תופרים את הכסף לפני שאתם יודעים וחוות הדעת של ההסכמים הקואליציוניים מאשרת לכם את זה.

אמרנו שנפגשנו עם עמותה שעוסקת בזה. הבנו שהנושא חשוב. אני מתפלאת עליכם. זה טוב שאת מתפלאת עלינו. זה רק מראה את ההבדלים בינינו. גם נוער נושר ואוכלוסייה צעירה נושרת שיוצאת מהקהילה - - - זה לא נוער נושר.

נושר וזה לא נוער בסיכון. אתם רואים את זה כמשהו שלילי, אבל יש כאן עניין סוציאלי לחלוטין. אני בכלל לא מבינה איך זה עולה לדיון ולמה צריך לנגח מנגד. באמת לא מבינה. אני מבין את האמוציות. לא אמוציות. שאלה, למה זה קיים וההוא לא קיים.

אני שאלתי את המשרד. אני רוצה לומר כמה מלים על הנושא הזה. יוצאים בשאלה נפגשתי איתם לא מעט - נמצאים במצב שהוא כמעט בלתי אפשרי. העולם שהם יוצאים אליו, הם לא מכירים אותו. הם גדלו בעולם אחר ושונה וכשהם יוצאים מתוך החברה החרדית, הם נכנסים לאיזשהו עולם חדש שהם לא מכירים. אין להם כלים להשתלב בשוק התעסוקה, הרבה פעמים אין להם מגורים, רובם ככולם מתגייסים לצבא הגנה לישראל כחיילים בודדים. אני מחדד לך. לא רובם ככולם. אני מכיר גם את החבר'ה האלה. הם גם חזרו אלינו בחזרה. אני מכיר את זה. טיפלתי בהם. אני רק אומר שאף אחד כאן לא אומר מה נכון או לא נכון לעשות לפרט. מה שהמדינה באה לעשות כאן זה דבר מאוד מאוד חשוב, פשוט ובסיסי. יש כאן אוכלוסייה שנמצאת במצוקה ובאמת הרבה מאוד חבר'ה נמצאים במצוקה, אז המדינה באה ומסייעת להם בכמה תהליכים מאוד מאוד בסיסיים כמו סיוע בתעסוקה ובקורת גג.

לכן אני לא מבין מה התרעומת. מקצועית תשובה מהמשרד. לא ביקשתי ממך ולא ביקשתי מנעמה. שאלתי את נציגת המשרד. הכסף הזה, אם הוא כסף שנמצא בתוך המשרד והם החליטו עליו, למה זה צריך לבוא בהעברה ולמה זה לא נמצא בתוך התקציב. אני יודע שהתקנה הזאת והתכנית הזאת קיימת הרבה מאוד זמן ויש כאן רצון להגדיל אותה. אגב, אני חושב שזה רצון מבורך. אדם שחוזר בתשובה בא ממשפחה שהיא לא דתית, שלא שומרים בה שבת, שלא שומרים כשרות, והוא מחפש בית שהוא יכול לחיות בו. הוא באותו מצב ובאותו משקל. זה לא אותו משקל. אני אומר לך שזה אותו משקל. אני מכיר את זה גם מהמשפחות הקרובות. בעדות המזרח יש לנו את כל הסוגים ואנחנו מכירים את זה גם מהמקום הזה. מכירים את זה שיש ילדים שחוזרים בתשובה ולפעמים בגלל זה יש להם תאקל עם ההורים. בדרך כלל ההורים משתדלים לכבד והכול בסדר אבל גם תוך כדי אני אומר לך שיש תאקל ושהילדים שחוזרים בתשובה מחפשים מקום, מה גם שהם רוצים להיות יותר מחמירים ויכול להיות שאפילו יותר ממני במצב מסוים. הם צריכים הדרכה, לפעמים עם צריכים תמיכה עד כדי תמיכה נפשית לאור מה שעושים להם בחברה. על אותו משקל קח את זה ואת זה. אם אתה אומר כאן שה-6 מיליון שקלים אלה כספים קואליציוניים, בסדר, זאת האג'נדה של מפלגת העבודה,

גם אג'נדה של ישראל ביתנו. זאת אג'נדה אנושית ינון. אנושית. די, אל תעשי את זה. אני לא רוצה לבכות בשידור. את מרגשת אותי. אבל זאת האמת. במה זה שונה? מה זאת ההתנהלות הזאת? תגידו את זה, אבל אני רוצה תשובה. אני רוצה שהמשרד יגיד ולא אתם. אני אסיים כדי שיענו על השאלות ביחד ולא נמשוך את הזמן. זה לא רק ה-6 מיליון שקלים האלה אלא בתקנה יש מעבר לסכום הזה. אני מבין שבתוך התקנה זה כנראה קיים כבר כמה שנים. אם זה קיים כבר כמה שנים ואתם רואים מצוקה שקורית אצל אותו אחד שחזר בשאלה, אני מודיע לכם ואתם גם יכולים לבדוק את זה שיש את אותה מצוקה גם אצל בן אדם שחזר בתשובה. תמצאו כסף לשים את זה גם שם. ציינה נעמה את ארגון הלל אליו רוצים להעביר את הכסף, והארגון הזה חשוב להם מאוד. אגב, מבחינה משפטית אתם תקבלו את כל האישורים לכך. אין לכם מה לדאוג. מה שאתם רוצים תעבירו. אתם יכולים לישון בשקט, הכול בסדר. אנחנו אחר כך נעבור על ההעברות התקציביות ואתם תראו איזה חוות דעת מקבלים כאשר זה נוגע לכספים לחרדים ואיזה חוות דעת מקבלים כשאלה כספים לחוזרים בשאלה וכדומה. לכן אנחנו שואלים שאלה פשוטה והיא למה צריך את זה בכספים קואליציוניים ולמה וזאת שאלה שאני חושב שהיא לא פחות חשובה אין לכם את אותה תשובה בקשר לחוזרים בתשובה במדינה יהודית. לגבי התכנית עצמה. למה לא משרד הרווחה עונה אלא אתה? תן לו לענות והיא תשלים. הוא מדבר איתי במספרים. אני רוצה לשמוע את משרד הרווחה. הם יתייחסו. כחלק מטיפול באוכלוסיית תקון, היא מייצגת את כל קצה הרצף. במסגרת זאת אנשים שהם חסרי עורף משפחתי, זאת ההגדרה, להם יש מקלטי חירום. אתה בדקת שחוזרים בתשובה, יש להם עורף משפחתי? לא בדקת, נכון? אז מה אתה נותן לי תשובה שאין להם עורף משפחתי ולאלה יש. אם אתה יודע את הנתון הזה ובדקת, אני מקבל. אני בדקתי. אני יודע את שניהם. אני טיפלתי ואני מטפל בשני הצדדים. אני הייתי במקום שאני מכיר את החבר'ה האלה. אני יודע גם מה קורה במגזר החרדי ואני יודע מה קורה עם אלה שחוזרים בשאלה ואני יודע את התמיכה שהם צריכים, ואכן הם צריכים תמיכה, לא אמרתי שלא. אני רוצה לקרב את כולם בחזרה. אני אומר לך שגם אלה שחוזרים בתשובה - שאני מכיר ואתם, ויש לי גם משפחה כזאת אין להם עורף משפחתי והם צריכים את הבית החם הזה. גם להם לא תמיד יש מגורים. ולכן איך אתה בא ונותן רק לצד אחד? אתה מדבר אוצרית, אתה מדבר כסף ולכן ביקשתי שמשרד הרווחה יענה על זה. אני אענה. כמו שאמרתי קודם, המשרד נותן מענה לכל הצעירים במצוקה ובמצבי סיכון באשר הם. הוא נותן למגוון אוכלוסיות. במקרה הזה הוא נותן לצעירים יוצאים בשאלה והם חסרי עורף משפחתי. אם יש צעירים חוזרים בתשובה - - - למה לא כתוב? אין את זה. אל תספרו לי סיפורים. אתם תמצאו אותו בסעיף אחר, עם אנשים מתמודדי נפש. אני שואל אותך למה אין סעיף לחוזרים בתשובה כמו שיש לגבי חוזרים בשאלה. כמו שאמרתי, אנחנו נותנים למגוון אוכלוסיות. אם לא תתנו לה לענות, אני אעבור להצבעה. מה פירוש כמו שאמרת? תן לה לענות. אין בעיה. ניתן לה שתי דקות ונראה אם היא עונה. יש מקרים שמטפלים. אנחנו נותנים למגוון אוכלוסיות כמו נוער חרדי מנותק כאשר גם שם אנחנו מקצים תקציבים ייעודיים לתופעה.

הרבה פעמים משתדלים לשלב אותם בתוך הקהילות אני מכיר את זה. ניהלתי פרויקטים כאלה. ככל שיעלו אוכלוסיות שהן במצבי קושי ומצוקה, המשרד יטפל גם בהן. אני מבקש לדעת רק דבר אחד, בקצרה. מה שהיא עונה, לא רלוונטי לגבי השאלה אבל נניח לעניין הזה. למה כשמביאים את הפנייה הזאת לוועדת הכספים, היא אומרת שנותנים את זה לכולם, גם ליוצאים בשאלה וגם לחוזרים בתשובה, למה זה לא כתוב? למה מביאים רק את היוצאים בשאלה ולא כתוב חוזרים בתשובה? מדינה מסודרת ושוויונית הייתה צריכה לעשות את זה. למה הם לא עושים את זה? מה בדיוק העניין? אתה ענית יפה. מדינה מתוקנת ושוויונית. למה זה לא כתוב? אתה ענית את התשובה בגוף השאלה. אני חייב לומר לזכותכם שהתקנה הזאת קיימת כבר הרבה מאוד זמן, כולל בממשלה בה אתם הייתם. אני לא זוכר דבר כזה. אני אומר לך. רק היום אנחנו מפעילים את התקנה.

אנחנו לא מתווכחים על הכסף. אנחנו מתווכחים על מה שנעשה. אני אומר לך שזה בדיוק מה שנעשה בפעמים הקודמות.

כן. חברים, עוד שאלות? אני רוצה להתקדם.

אולי החביתה משותפת לנו אבל יש דברים שלא משותפים לנו. אתה אומר ששאלנו את השאלה כמה פעמים וקיבלנו תשובות אבל אני אתן לך תשובה אח, אם הרב גפני יסכים אתי,

הוא יכול להגיד את התשובה שלו. זאת הפנייה שאתמול איימו מה יהיה אם אני לא מעביר את זה אתמול? כן. זאת הפנייה הזאת. הבחור לא השתנה. הוא נשאר אותו דבר כמו שהיה פעם. מאיים עלי. אני רוצה לומר שכאשר אנחנו היינו בממשלה והיו כספים, אם נפגעת פה, כיסית מכאן. כל אלה שהם בציבור הכללי, אני יודע שהם קיבלו מכל הכיוונים ואף פעם לא פגענו בהם. אבל כאשר הציבור החרדי נפגע בכל מקום, בכל סעיף, אין לנו מהיכן להשלים. לכן כשאנחנו באים ושואלים, אנחנו יורדים לסעיף סעיף כי אנחנו יודעים שיש בנו פגיעה ואנחנו מחפשים מאיפה אנחנו יכולים לכסות על הפגיעה הזאת.

כאשר אנחנו נמצאים, אנחנו יודעים להשלים את זה, אבל כשאנחנו לא נמצאים, אתם יודעים לפגוע בנו פעם אחר פעם. הבנת אלכס?

לגבי הנושא של הרב גפני, אני קודם כל רוצה להביע מחאה. אתמול הוא קיבל איומים. זה היה מלשכת השר? לא. דיברתי עם השר אתמול. זה לא קשור לשר. זה לא קשור לשר. זה קשור לאישיות של הבן אדם במשרד הרווחה. אתמול לא הסכמנו להעביר את הפנייה של הרווחה בגלל סד הזמנים ומאיימים על הרב גפני ואומרים לו שזה לא בסדר ואנחנו נראה לך. אני חושב שלאף אחד אין כאן זכות לאיים על חברי הכנסת בכלל ועל חברי ועדת הכספים בפרט.

אני רוצה לדעת מהלשכה המשפטית האם ההעברה הזאת עומדת בנהלים. כאשר מראש אומרים שזה הולך לארגון הלל.

לגלית. הזכרת את העניין הזה של יחידות הסיוע. אני מלווה את הנושא הזה של יחידות הסיוע, גם את החוק ליישוב סכסוכים אותו העלינו כמה פעמים. בזמנו ניהלתי את ועדת החוקה בדיון בחוק הזה. דיברנו עם השר הקודם איציק שמולי וגם עם השר הנוכחי. יחידות הסיוע לא פועלות אך ורק בבתי הדין השרעים. הן פועלות בבתי הדין הרבניים, פועלות בבית משפט שלום למשפחה אבל בבית דין שרעי לא פועלות מכיוון שחסרים תקנים. היו חסרים שבעה-שמונה תקנים. עכשיו כשיש תקציב, האם העניין הזה סודר ועכשיו יש תקציב ליחידות הסיוע האלה כדי שסוף סוף יתחילו לפעול?

מה אחוז העלייה במספר התיקים שנפתחים בבתי הדין השרעים וחלק מזה גם משליך לעניין האלימות. מדובר בשבעה-שמונה תקנים והגיע הזמן שסוף סוף תמצאו את התקציב ותעבירו אותו. יש לך תשובה? אני אענה. השנה, בתקציב 2022, הוספנו 12 תקנים ליחידות הסיוע של בתי הדין השרעים, בדיוק כדי לפתור את הבעיה הזאת. זה יועבר? זה בפנייה? זה בתקציב 2022. זה לא בהעברה. זה בתקציב עצמו. אם כן, בתקציב 2022 יש את התקציב.

תשובה לשאלת חבר הכנסת גפני. כרגע עומדים על שולחן הוועדה סדר גודל של 40 העברות תקציביות כאשר הכוונה היא לאשר אותן עד סוף השנה כדי שניתן יהיה להעביר את הכספים לשימוש. כוונה של מי?

כדי שאפשר יהיה לעשות בהם שימוש, הם צריכים לעבור עד סוף השנה. במסגרת 40 הפניות יש כאלה שפורסמו החל מיום ראשון ואילך, כך שהם יכולים לעלות על פי הנוהל. הנוהל קובע יומיים ואנחנו סופרים יומיים, כך שזה משאיר בידי חברי הכנסת יומיים מלאים לעבור על הפניות. זאת אומרת, פניות שפורסמו ביום ראשון, אנחנו מעלים אותן לדיון ביום רביעי. ביקש היושב ראש בפתח הדיון להעלות היום לדיון בוועדה 10 העברות מתוכן שתיים מונחות כנדרש וחלף המועד של היומיים מהיום שהוגשו וניתן לדון בהן. בנוסף, מתוך ה-40, ביקש היושב ראש להעלות 8 פניות נוספות - ואנחנו מבינים שלחלק מהן יש גם דחיפות מסוימת כדי שיוכלו לאשר אותן במועד ויוכלו להתקדם עם העברת הכספים וכל הכרוך בכך. אנחנו סברנו שמתוך 40 הפניות אפשר יהיה לאפשר להעלות 8 פניות מתוך אותן פניות שפורסמו ביום ראשון. אתם בחרתם את זה כלשכה משפטית או שזה על פי בחירת היושב ראש. זה הולך לפי סדר הפניות שפורסמו ביום ראשון .

שנמצאות היום בסדר היום?

8 פניות מתוך 26, גם כדי לאפשר איזושהי פריסה עד יום חמישי של יתר ההעברות. התייעצות. אנחנו יוצאים

בעבר זה היה בתוך כסף קואליציוני.

למה זה לא מופיע הנושא של המוכר שאינו רשמי? אכן כפי שהגדרת חבר הכנסת גפני, מדובר בתקציב קואליציוני שהיה.

אבל היה צריך את הכסף הזה.

סליחה, אני בעצם שואל את היושב ראש ולא אותך.

השנה, אדוני היושב ראש, משרד החינוך ומשרד האוצר לא מצאו לנכון לתקצב את אותם 84 מיליון או 92 מיליון שהיו מוקצים בכל שנה לטובת שעות תמרוץ וטיפוח. אנחנו מדברים בעיקר על 84 מיליון. למעשה

למה לא נותנים להם את מה שמגיע לכל ילד בישראל? אלה לא מוסדות שלא מלמדים לימודי ליבה. במוכר אינו רשמי לומדים לימודי ליבה ולכן מה הבעיה? למה מפלים ילדים כאלה? אני שמח על כך שאנחנו מתקדמים בנושא של גני הילדים בחינוך המיוחד ואני מקווה שנגיע לפתרון ובעזרת השם כאשר נגיע תהיה לי מילה טובה לומר למשה ולמשרד

מקבל היום 30 אחוזים מהתקצוב שמקבל ילד מקביל שלומד בחינוך

לא מדובר עכשיו על תוספות ועל שעות תרבות אלא מדובר על הבסיס הכי בסיסי של יכולת לקיים מוסדות חינוך כאשר גם כך ההורים משלמים במוסדות האלה שכר לימוד שקורע להם את

עיוות היסטורי שהכספים האלה בכלל כספים קואליציוניים. אני אומר לך אלכס ואני אומר לחברי הקואליציה, תחשבו רגע על הילדים

כאן מוסד בביקורת שהסתבר שלא שילם שכר

למוסד עושים ביקורת של תברואה,

כי המדינה מכירה בזרם הזה ומסדירה

אפילו ב-מרר לא היה בית ספר תיכון.

הרבה מהתלמידים הלכנו לבתי הספר האלה. כל שנה אנחנו מלווים את המאבק שלהם כשהם עומדים בפני קריסה. עכשיו יש בתי ספר במוכר שאינו רשמי שהם למשל ברמלה ובלוד - נמצא כאן חבר מועצת רמלה מינו אבו לבן - ולמה

אין כסף קואליציוני כי המגזר הערבי לא דאג לכך? תכנית החומש לא מוגדרת ככסף קואליציוני.

לא הבנתי. אתה בא לשבור את כל המיתוסים

אין ספק.

זה צריך להיות בבסיס התקציב וזה מה שראוי לעשות. בסדר,

אנחנו מחכים לתוצאה אחת, שהכסף הזה יעבור למי שמגיע

זה כסף של משלמי המסים, זה כסף של אוצר המדינה שהוא מחלק אותו.

אף אחד לא עושה טובות לאף אחד. אני לא מבקש ממך. בדיוק, אתה לא עושה לי

לא, לא עושים מופעים לציבור החרדי. זה לא למופעים לציבור החרדי ואתה יכול להעיד על כך שזה לא הולך למופעים. קודם ראינו כאן שמביאים כסף לחוזרים בשאלה. תחת תרבות חרדית נמצאים מאות עובדים שמקבלים שכר של כמה שקלים, בנטו נשאר להם אולי 450 שקלים בחודש. זאת ההשלמה שלהם., אגב, אם אנחנו מסתכלים על מעונות היום, הם צריכים היום

רצינו שתישמע הזעקה הזאת, שתשמעו אותה אתם בקואליציה כדי שתבינו על מה אתם מצביעים. אתם מצביעים על פיטורי עובדים.

על פיטורי מאות עובדים שהולכים הביתה, על מה? על 500-400 שקלים שיישארו להם בנטו.

איך יש לכם פרצוף להגיע הביתה לילדים שלכם כשיש ילדים אחרים שאתם לוקחים

אני חייב להגיד את זה כאן בוועדה. כשצריך לומר מילה טובה לעובד ציבור שעושה את זה, אני אומר את המילה הטובה. ולא בדבר אחד.

לא בדבר אחד. אם העוולה הזאת שדיברתי עליה קודם הייתה תלויה

אני לא מהייעוץ המשפטי אבל אני יודע להגיד מה הרקע לדברים. יתר הנושאים הקואליציוניים יועדו לנושאים ספציפיים למעט התוספת שהוגדרה לרשת החינוך העצמאי ולמעיין החינוך התורני שהוגדרו לתקציב

יש את הכסף של ההכשרה החלופית והוא לא קואליציוני. אני רוצה לומר משהו. אתה בהפסקה. בכל זאת אני אומר. זה לא סוד שאני נגד הממשלה. אני גם מאוד רציתי שגפניי יישאר יושב ראש

לא על כל רוויזיה מצביעים אחרי חצי שעה. בנושא הזה פניתי אליך אתמול כי פנו אלינו ואני פניתי לחברי כנסת אחרים מהקואליציה ומהאופוזיציה. אני מציע שלא נצביע על סעיף משרד החינוך עד שהבעיה של בתי הספר הכנסייתיים

אני לא אמרתי שאני מתנגד. אמרתי שהכסף הזה יעבור. נקודה. רוויזיה. רוויזיה. רוויזיה. יש רוויזיה. פנייה מספר 151, 152, 154 ו-155, 189

תכנית 70-05-03, 2 מיליון ו-508 אלף שקלים בהרשאה להתחייב. תכנית 70-05-05, 151 מיליון ו-712 אלף שקלים בהרשאה להתחייב. תכנית 70-05-07, 16 מיליון ו-577 אלף שקלים בהרשאה להתחייב. תכנית 70-05-09, 75 מיליון ו-145 אלף שקלים בהרשאה להתחייב. שאלות. בעיקרי הפנייה, זה גם תפעול ואחזקה של הדיור הציבורי.

אני רק אומר שאנחנו יודעים שממש לפני מספר חודשים פורסם על הזנחה בדיור הציבורי. ראינו דירות מתקלפות ורטיבות. למה כאן אנחנו לא רואים שאתם הולכים לעשות איזשהו שינוי בתוך הדיור הציבורי בשיפוץ הדירות האלה כדי שיוכלו לגור בהן בצורה מכבדת יותר? מועבר כאן תקציב של 16 מיליון ו-500 אלף שקלים לדיור הציבורי רק לטובת שיפוץ הדיור הציבורי. זה בנוסף - דיברנו על זה בהעברת התקציב עצמו לתקציבים גדולים שהועברו לבסיס בנושא הזה בהתאם לבקשת משרד השיכון. יש כ-900 דירות שלא ראויות למגורים. כמה דירות בסך הכול יש היום בדיור הציבורי? משרד השיכון כאן והוא יוכל לפרט. מנהל אגף מימון ותקציבים במשרד הבינוי והשיכון. יש לנו כ-53 אלף יחידות דיור בדיור הציבורי. במסגרת המדיניות רוצים לרכוש דירות נוספות. אנחנו רוצים לרכוש גם בתי גיל זהב ומאכלסים בתי גיל זהב. בפנייה יש לנו גם מכרז חדש לבתי גיל זהב על מנת לתת שירות טוב יותר לדיירים שם. אתם יודעים כמה זכאים יש לכם שעדיין לא נמצאים בדירות?

במשרד הבינוי והשיכון יש לנו כ-5,700 שממתינים לדיור הציבורי. המספרים האלה עולים מדי שנה. במשרד הקליטה יש עוד מעל 20 אלף שממתינים. ידוע שיש דירות שהן דירות ריקות ושוממות של הדיור הציבורי. למה לפני שהולכים וקונים דירות נוספות, למה לא מגיעים קודם כל לדירות האלה? כמובן שצריך עוד דירות וצריך כמה שיותר להגדיל את ההיצע אבל בסופו של דבר יש את הדירות שהן לא שמישות ואפשר לקחת אותן, לשפץ אותן ולתת+ אותן למי שזכאי.

אנחנו עשינו עבודה פנימית במשרד על מנת לבחון מה מהדירות האלו אין שם זכאים ואין ביקוש ויש לצורך העניין עודף דירות. אז אנחנו מתכוונים להוציא אותן למכירה ולהשתמש בכסף על מנת לקנות דירות במקומות שיש זכאים שמחכים לדיור. במקומות האלה אין זכאים? יש אזורים מסוימים ודירות מסוימות שאין להן ביקוש כבר שנים ויש זכאים שלא מוכנים להיכנס אליהן.

אנחנו פוגעים בזכאים כי הוא רוצה לבוא ולהיכנס לדירה ואנחנו אומרים לו שאנחנו לא רוצים אפילו לרשום לו סירוב כי אנחנו מבינים שיש כאן בעיה. אלה שכונות

שכונות מאוד קשות. אזורים מאוד קשים. אנחנו עושים מיפוי של הדירות. חלק מהן אנחנו נמכור ובאמצעות הכסף נרכוש דירות אחרות ובחלק מהדירות אנחנו כן מתכוונים לבצע שיפוץ יסודי ולהשמיש אותן. הכול במטרה לתת פתרונות ולצמצם את מספר הממתינים בדיור הציבורי. בעיקרון אנחנו לא מצליחים לצמצם כי קצב הגידול הוא יותר מהיר מהרכישה. יותר מזה. לא רק שאתם לא מצליחים לצמצם וכמו אתה אומר המספר

אלא יכול להיות שיש עוד אני קורא לזה כך עוולה כאשר יש משפחות שהיו להן שתי דירות ואתם באים ולוקחים להם דירה אחת למרות שהילדים עדיין ממשיכים לגור אצלם. נכון שהם מעל גיל 18. אני אתן לך דוגמה מהעיר ממנה אני מגיע. אני מגיע מאשדוד. יש שכונה שנקראת רבי טרפון, רחוב שנקרא רבי טרפון ושם יש מקבץ כזה של דיור ציבורי, חלקם יכלו וזכו לקנות ובחלקם מדובר על אלמנות.

שתי אלמנות שאני מטפל בהן, אפילו באותו בניין, הילדים שלהן גרים איתן. עול הפרנסה עליהן. לקחת להן דירה אחת, זה גזר דין מוות לאותה משפחה שאין לה מאיפה לשלם שכירות. גם כשהם רוצים לקנות את הדירה, לנסות לקנות אותה, הם לא יכולים להגיע למצב של קניה כי העליתם את המחיר. זה לא כמו שהיה פעם, שנותנים להם מחיר של 10 או 20 אחוזים. השאלה שאתה מעלה היא בעיה אמיתית שאנחנו מתמודדים איתה כי בסופו של דבר יש משפחות שהיו גדולות מאוד ונתנו להן עוד דירה. אמרו שאי אפשר לתת למשפחה גדולה דירה של שני חדרים בדיור הציבורי ואם אפשר לתת להם דירה צמודה, נתנו להם דירה צמודה. מה שקרה לאורך השנים זה שהתור גדל ויש לחץ של משפחות שמחכות לדידו. אבל המשפחה לא קטנה. אם המשפחה קטנה יותר, אתה צודק כי מ-10 ילדים ירדו ל-5 ילדים, אבל אני מדבר איתך על מצב בו נשאר בבית אותו מספר ילדים. הם עברו את הגיל אבל ממשיכים לגור בבית.

הילדים עדיין לומדים במוסדות או שהילד חייל ובסוף שבוע הוא חוזר הביתה. זאת עוולה. אני מדבר איתך על משפחות במצב סוציו אקונומי הכי נמוך. אני מדבר על אלמנות אבל גם אם זאת לא אלמנות או אלמן, הבעיה היא בעיה וצריך לפתור אותה.

בכללים שלנו הגיל הוא משפיע ויכול להיות שצריך לפתור את מה שאתה מדבר עליו. יש לכם תכנית לפתור את זה? הולך להיות צוות טיפול, צוות ציבורי, שידון בכל הנושא של הממתינים לדיור ציבורי. יותר בעצם איך לתת את הפתרונות. אם אין לנו ממתינים שעומדים בעורף, אתה לא רוצה לקחת למישהו דירה. אנחנו לא אומרים שהילדים גדלו וצריך לעבור לדירה קטנה יותר. בסוף יש לך הרבה מאוד משפחות במצב מאוד קשה שעומדות ומחכות ואין להן פתרון דיור. אולי תוך כדי ההמתנה לוועדה שתקום, אולי לעצור את הפינוי של אותן משפחות. הרי המשפחות האלה קיבלו צו פינוי. אני חושב שצריך קודם כל לעצור את זה. אנחנו כרגע לא מבצעים פינויים. כלומר, גם אם קיבלו מכתב, אתה אומר שכרגע - - - אני אעלה את זה ואבדוק את זה אצלנו אבל זה מקרה פרטני. יכול להיות שאפשר לבדוק את המקרה הספציפי שלך. אני חושב שזה לא פרטני. הפניות מגיעות ללשכה אבל זה לא פרטני.

אני יכול להפנות ספציפית למקרים.

אני אעלה את זה למנכ"ל ואבקש שיבדקו את הנושא הזה. בתכנית מספר 2 יש פעולות בבנייה חדשה למגורים. במטרות השינוי יש את הסכמי הגג. אנחנו יודעים שהסכמי הגג תוקצבו בעשרות מיליארדי שקלים.

בסכומים גבוהים. אני חושב ב-30 מיליארד שקלים בכל השנים האלה. אנחנו רואים את דוח מבקר המדינה שמציג מצב עגום של הסכמי הגג, שרשויות מצד אחד קיבלו חלק אבל מצד שני עדיין לא מתקדם. אנחנו יודעים על ערים שלא הצליחו להתקדם עם הסכמי הגג האלה. עכשיו אתה בא ואומר שאתה צריך עוד כסף במסגרת הסכמי הגג לרשות מקרקעי ישראל. על מה אנחנו הולכים לתת להם אם בסך הכול ניבנו רק 80 אלף יחידות דיור? זה שמשווקים כל שנה יחידות דיור, כשאין לך ספר מכרז או שעדיין אין התחלות בנייה, זה עדיין לא שיווקים. אני חושב שהדבר החשוב ביותר הוא התחלות בנייה.

אם תוכל לומר לי גם מה היה מספר התחלות בנייה ולא כמה שיווקים כי בשיווקים אמרת לי - השר אמר - שעד סוף השנה יהיו למעלה מ-80 אלף יחידות דיור, דבר שלא קרה. זאת לא חכמה לשווק. חכמה היא להתחיל בנייה.

אני שואל קודם על הסכם הגג, 30 מיליארד שקלים שאנחנו יודעים שלא הגיעו ליעדם או שבעצם לא נוצלו בצורה הנכונה ועכשיו אנחנו הולכים להביא עוד כסף ואני שואל על מה ולמה, אם אנחנו עדיין לא יודעים לפתור את הבעיה שהייתה עד עכשיו. והדבר השני ששאלתי הוא לגבי התחלות הבנייה. תכנית מספר 3 ולא תכנית מספר 2. הכוונה ל-70-02-05? הסכמי הגג בתכנית מספר 2. 02-02. אני אסביר שהתכנית הזאת בסוף, זה לא שהמדינה מביאה כאן כסף.

02-05, הסכמי גג. התקציב שמועבר כרגע, מועבר כאן גם תקציב מזומן בגין הרשאות עבר.

פיתוח קרקע שנעשו על שיווקי עבר שהצליחו כבר ומפותחת בה

זה אתם מעבירים לרמ"י?

רמ"י משווקת את הקרקע. משרד השיכון מפתח אותה. הוא בעצם מכין את הקרקע, מכין את התשתיות שנדרשות בשביל שכונת המגורים. ההרשאה להתחייב אלה שיווקים שהצליחו השנה במסגרת הסכמי הגג. זאת אומרת, זה מראה כאן על הצלחה מאוד גדולה. זה בעצם מימוש ההרשאה.

יש את ההרשאה מזומן ויש את ההרשאה עצמה. שם יש התחלות בנייה? משרד השיכון מפתח את הקרקע, ההרשאה להתחייב היא בגין שיווקים שהצליחו בשנה-שנתיים האחרונות ומשרד השיכון החל לפתח את הקרקע שם. זאת הרשאה להתחייב. המזומן יוצא אחרי כמה שנים כשאנחנו נותנים בסוף ההרשאה להתחייב. מה זה מיליון וחצי שקלים לפיתוח מבני דת? אלה כספים קואליציוניים. משרד השיכון יוכל להרחיב. בית הכנסת תפארת ישראל. ברובע היהודי? אבל עליו יש החלטת ממשלה. למה זה צריך להיות בכסף קואליציוני? כי החלטת הממשלה הייתה בשנים 2017-2014, אוגם שם חלק מהכסף בגלל כל מיני בעיות אחרות, החברה התחילה לפעול באתר ובית הכנסת בתהליכי בנייה. החברה פנתה לממשלה, גם למשרד האוצר וגם למשרד הבינוי והשיכון, במטרה לבקש לאגם עוד כספים - היא פנתה גם לחברי כנסת - כדי שהיא תוכל להשלים את הבנייה ולהשלים את מימוש החלטת הממשלה. בשנים האחרונות מדי שנה אנחנו מצליחים לאגם כסף מצומצם נוסף והכול במטרה שהם ישלימו את הבנייה. צריך להביא את זה בהעברה?

אי אפשר להסתמך על החלטת הממשלה?

פג תוקף החלטת הממשלה. הם קיבלו רק חלק מהסכום. הם קיבלו במועד ההחלטה 12.5 מיליון מתוך 24 מיליון. אמרת דבר שקצת צרם לי. אמרת לרב גפני שהממשלה פנתה גם לחברי כנסת. לא הממשלה.

שהחברה פנתה גם לחברי כנסת כאילו עשתה איזושהי מגבית. אם הכסף הוא נכון וראוי, היה צריך לשים שם כסף גם בלי ההסכם הקואליציוני. אני אחזור למקום של התחלות הבנייה עליהן שאלתי. לגבי הסכמי הגג עניתם לי. לגבי התחלות בנייה, אני מבקש לדעת כמה התחלות בנייה יש.

לא שיווקים. אני יכול לומר על התחלות בנייה שבוצעו בשנה שעברה. אתה מדבר אתי על 2020 או על 2021? 2020. אנחנו לא יודעים על סוף 2021. בנתון האחרון שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא מפרסמת באיחור היא פרסמה על 56 אלף בשנה. כתוב כאן 4.3 לעומת שנה קודמת. אלה נתונים שמתפרסמים על ידי הלכה המרכזית לסטטיסטיקה ולאו דווקא על ידי משרד הבינוי והשיכון. ההיקפים הם די גבוהים ביחס לשנים קודמות. שזה עדיין לא מספיק. בשנה הבאה יהיה יותר. התחלות בנייה הן בעצם ביטוי של שיווקי קרקע שבוצעו ולכן גם ההרשאה וההצלחה של שיווקים השנה התבטאו בהתחלות בנייה בעוד כשנתיים-שלוש קדימה. בתכנית מספר 4, פעולות שיקום שוטפות, תשלום עבור פסקי דין, אל המשפטים מול אזרחים? לא. אלה תביעות משפטיות בדרך כלל מאירועים שהיו לפני 30-20 שנים, עד שהתהליך המשפטי נסגר, בדרך כלל מול קבלנים. רציתי דווקא לשאול מהצד של רוכשי הדירות. אנחנו נתקלים בהרבה פניות כאשר לדוגמה בן אדם קנה דירה בבית שמש או בירושלים ונתקל בכל מיני בעיות כמו קיר תומך או קברים שמצאו. אותו רוכש דירה בא להתקדם, זה הרי כל הכסף שיש לו, ואמרו לו שהדירה תהיה מוכנה תוך שלוש-ארבע שנים אבל עברו כבר ארבע שנים והטרקטור לא עלה על המקום. אם אותו בן אדם פונה למשרד השיכון, משרד השיכון אומר לו שזה לא הוא אלא הקבלן. הוא פונה לקבלן,

למה לא להקים מוקד מיוחד בנושא הזה אליו יוכלו לפנות אותם רוכשים שיש להם בעיות ויהיה ניתן גם לפתור להם את הבעיות? הרי אין סעיף בחוזה שלהם שאם הקבלן מאחר ביום אחד, הוא ישלם עבור זה. גם אם כתוב שהוא משלם 300 שקלים ליום בגין איחור, זאת בעיה עליה הוא צריך אחר כך להתמודד בבית המשפט. אם הוא יודע שהוא עומד מול משרד השיכון, אז בסדר. הפניה לא נוגעת בנושא הזה. השר הנחה בחודש האחרון לשדרג את כל התפקיד של הממונה על חוק המכר, להפוך את זה לזרוע יותר חזקה של המשרד כדי שבאמת לרוכשים פרטיים יהיה מוקד לפנות אליו ואולי אפילו לפנות לציבור שידע שאפשר לפנות למשרד הבינוי והשיכון על מנת שאנחנו נוכל לסייע לאותם אנשים. זה חשוב. בתכנית מספר 5, 70-05-01, הכסף שהולך לבתי גיל הזהב. הסוכנות היהודית בנתה את הבתים האלה? זה תחתיה ואתם רק שוכרים? הסוכנות בנתה 2,650 דירות. היא לא בנתה אותן, היא התחילה בתהליך. יש בתל אביב ויש באשקלון מבנים שנבנו. כמה שנים קיימת התכנית הזאת? דיברנו על זה בדיון הקודם.

עד 2025. יש כאן השלמת שכר דירה. אם על זה דיברנו בדיון הקודם, זה בסדר גמור. בתכנית 7, בתי גיל הזהב. אגב, אם כל אלה בבתי גיל הזהב, עליהם דיברנו בפניות הקודמות, למה לא שמים את זה בפנייה אחת? גם אני שאלתי את השאלה הזאת. בדיון הקודם אמרנו לשם הדחיפות. היינו מסיימים את זה אז אלא אם כן יש כאן משהו חדש.

יש סיוע בשכר דירה שזה סעיף 42 ויש לנו גם פנייה בנושא הזה. יש את החלק של ניהול ותחזוקה גם של הדיור הציבורי וגם בתי גיל זהב, שאלה הנכסים.

אצלנו זה סעיף 70, של משרד הבינוי והשיכון.

זה הולך למבנים עצמם. גם לניהול שלהם וגם לתחזוקה. תכנית מספר 9, חוק מכר הדיור הציבורי. הייתי מבקש לדעת לגבי התכנית הזאת מה אנחנו רוצים בתקצוב שלה. אני מסתכל בפירוט והוא מאוד מינורי. על מה אנחנו מדברים? התכנית הזאת היא דיברנו על זה גם בפניית העודפים התכנית בה אנחנו מתקצבים את חוק המכר, את קרן רכישת הדירות בדיור הציבורי. כמה יש בה? כל שנה בהתאם להכנסות שנכנסות לקרן, אנחנו מתקצבים הרשאה להתחייב כדי שהמשרד יוכל לבצע את הרכישות. התכנון הוא לרכוש 3,000 יחידות דיור?

1,700 יחידות דיור ובנייה של עוד 3,000. בכל הארץ. לפי אזורי הביקוש. 1,700 דירות, מדובר בכסף נוסף. חוק המכר הוא כספים שבאים ממכירה של דירות בדיור הציבורי שמהם קונים דירות חדשות. אגב, כל שנה יורד מלאי הדירות לדיור הציבורי. נמכרות 2,000 דירות בשנה אבל יש האטה בקצב של המכירה. בין 2014 ל-2020 נמכרו לזכאים לדיור הציבורי 10,984 ונרכשו 2,796. כי הדירות שנמכרות נמכרות במחיר הרבה יותר נמוך מהדירות שרוכשים ולכן על כל 5-5.5 דירות שמוכרים, אפשר לקנות דירה אחת. בגלל המצב במשק. בגלל המחירים. בגלל שמוכרים

אבל הממשלה הזאת שמה כסף נוסף כדי להגדיל.

חוזרים בשעה 14:42. (הישיבה נפסקה בשעה 14:37 ונתחדשה בשעה 14:42.) אני מחדש את הישיבה. אנחנו מצביעים על פנייה תקציבית של משרד השיכון,

152,

מדובר בצעד מאוד מאוד מבורך של העלאת הסיוע בשכר דירה לקשישים הנזקקים העומדים בתור לדיור ציבורי, גם במשרד השיכון וגם במשרד העלייה והקליטה. הצעד הוא

כן. לקשישים הממתינים לבתי גיל זהב או למקבץ דיור.

אלה אנשים שמחכים להיכנס לבתי גיל זהב

כמה ממתינים כיום? יש לנו סדר גודל של 8,000 זכאים,

אני חושב שההחלטה על מיקום המקבצים החדשים או בתי גיל הזהב החדשים צריכה להתקבל קודם כל

המחיר לא משתנה. אני רוצה שוב להבין. נראה לי שלא הבנתי. היום אותו קשיש משלם שכר דירה למישהו פרטי? כן.

עוד הוא שוכר דירה בשוק הפרטי וחי לבד או בתא המשפחתי שלו, הוא מקבל סיוע

ה מספר 289

באוקטובר 2021. כמה לחינוך ההתיישבותי?

וכמה לכללי? עוד 3 מיליון שקלים לחידוש מבנים.

בכללי. מה זה המשטרה ובתי סוהר? מקור

אנחנו זוכרים כמה כסף המשטרה ושירות בתי הסוהר היו צריכים בשביל כל נושא בתי הסוהר,

אם אתה לוקח, זה פוגע.

למה בפעם שעבר הבאת וביקשת להעביר לשם? בפעם הקודמת הוספנו תקציב - אם אני יודע למה

מי בעד קבלת הרוויזיה על פנייה מספר 74, משרד הרווחה? מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא התקבלה נמנע אחד.

רוויזיה על פנייה מספר 168-161, משרד החינוך. אני רוצה להסביר.

לכן צריך להצביע בעד הרוויזיה ולאפשר את זה. אני רק רוצה לדעת אם מנסור כאן כי הבנתי שהיו איזה שהן הסכמות. כנראה שלא היו הסכמות ושוב עבדו

אם יש פניות, אני אפנה אותן אליו. מבחינתי אני מושך את הרוויזיה כי אני סומך עליו שבעניין הזה הוא יעמוד במילה וידאג לזה.

יש עוד מישהו שהגיש רוויזיה על הפנייה הזאת?